בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ח' בשבט התשפ"ב, 10 בינואר 2022. הנושא הראשון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון - ביטול הוראת שעה), התשפ"ב-2021, פ/2286/24, של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט. נשמעו הצעות במליאה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. בהסכמה, אנחנו ממליצים להעביר את זה לוועדת החוקה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה רוצה להגיד כמה מילים? להודות לך על הישיבה. זה בהסכמה של יו"ר ועדת חינוך גם? כן, כן, כן, זה בהסכמה. גם יושבת-ראש ועדת החינוך מסכימה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט פה אחד ההצעה נתקבלה. הוחלט להעביר את הצעת החוק להמשך טיפול בוועדת חוקה. הנושא השני על סדר-היום: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב-2021, פ/2583/24, של חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת החוקה,

ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את ההצעה גם לוועדת הכספים או לוועדה לזכויות הילד. נצביע כעת על ההמלצה להעביר לוועדת החוקה. מי בעד ירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט פה אחד ההצעה נתקבלה.

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון - הגדלת מענק ושיפור זכויות), התשפ"ב-2021, פ/2457/24, של חבר הכנסת יבגני

הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת העלייה,

לצערנו, כרגע הוועדה לא עובדת. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים,

אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד ירים את ידו.

בוועדת העבודה והרווחה פה אחד ההצעה נתקבלה.

את סעיפים 4 ו-5 אנחנו נעשה ביחד.

לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ